אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. אנחנו בפעם הקודמת לא הספקנו רק לסכם את אותו דיון חשוב על בתי הספר המוכשרים. אני רוצה לסכם את הדברים אבל מכיוון שהגיעו חברי הכנסת אנחנו אמנם נמצאים בסד זמנים מאוד מאוד קצר, אז אני מבקשת שאולי רק חברי הכנסת המציעים בעצם יוכלו לומר מילת סיכום משום שלא היה לנו זמן. אתה ניתן לך הזמן הקודם אז רק באמת ככה במשפט בשביל הפרוטוקול, ח"כ אימאן חטיב, בן גביר גם אתה ביקשת את ההצעה. אז שלושתם יסכמו. אני מבין שאת בעיקר מסכמת את הדיון. את הדיון שהיה לפני כן. וייקבע דיון לפעם אחרת.